בוקר טוב לכולם,

התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד הבריאות. אני שמחה לפתוח את וועדת החינוך, התרבות והספורט היום לעניין תקנות הקורונה.

אחרי דיון מעמיק ביום שני, שערך מספר שעות ואליו הגענו פה אחד כל חברי הוועדה, יחד גם עם משרד החינוך ועם משרד הבריאות ואני שמחה ומברכת על כך שבאמת הייתה פתיחות וראש פתוח על מנת להבין שאנחנו חייבים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להשאיר את מערכת החינוך פתוחה. אנחנו חייבים לשים לנגד עינינו את טובת הילדים וגם את הנזקים שנגרמים, הנזקים הבריאותיים שנגרמים לילדים כאשר אנחנו סוגרים את אותה המסגרת החינוכית ואת אותה המסגרת החברתית ומעבירים אותם ללימודים בזום ולכן אני חושבת שזה הישג אדיר ומשותף של הכנסת ושל משרדי הממשלה בכך שיביאו מתווה שישאיר את תלמידי היסודי בלימודים רגילים וסדירים ככל שניתן ויצמצם מגעים ברשויות אדומות שנמצאות כמובן בסיכון בתוך בתי ספר שבהם היו חולים מאומתים. לכן פה אנחנו פועלים נקודתית כדי למנוע הדבקה ולא באופן גורף, ממש מענישים עיר שלמה וסוגרים את כל בתי הספר היסודיים. אני חושבת שסך הכל המתווה שהגיע הוא טוב, הוא גם נותן. אני שמח על כך שמשרד החינוך מסכים לכך, כי בנט הציע את זה והוא אמר "..מה פתאום צריך לסגור עיר שלמה כאשר יש בית ספר? למה אי אפשר ללכת נקודתית? טוב מאוד שהסכימו פה. אז אכן, התקבלו ככה דברי חברי הוועדה וכולם. חבר הכנסת פורוש אנחנו, אני יודעת שעקבת אחרי הדיון למרות שהיית בבידוד וצפית בו גם. לא, אין לי זום בבית. אבל בטלוויזיה הוא שודר, בערוץ הכנסת.

אה, אוקיי. אז אני לא יודעת איך היית מעודכן אבל אתה תוך כדי שלחת לנו הודעות,

כן אז אני לא יודעת איך התעדכנת אבל ידעת בדיוק מה קורה בתוך הוועדה. - - - אמרה לי שאת ואני אמרתי לך דרך הטלפון. אז בסופו של דבר חברי הוועדה, אחרי המון דיונים שהתקיימו פה עם גורמים מקצועיים גם הציעו רעיונות שהיו מחוץ לקופסא, שחלקם גם התקבלו על ידי משרד הבריאות ואני מברכת על כך ובשיתוך פעולה כזה אנחנו נצליח להתגבר על המגיפה. כלומר, אנחנו נצליח ללמוד לחיות לצד הקורונה. אני ככה אציין שהתקנות האלו, אנחנו כמובן מאשרים אותן עד ל-9 בינואר 2022. כלומר לשבוע וחצי שבו אנחנו למעשה נותנים זמן למשרד הבריאות לאסוף נתונים ולמשרד החינוך לאסוף נתונים על מנת לראות עד כמה נגיף האומיקרון אכן מסוכן לילדים ומהי רמת המסוכנות שלו, האם אכן התאשפזו ילדים בישראל, האם יש חולים קשים בקרב הילדים ולנגד אותם הנתונים שיגיעו עד התשיעי לחודש אלינו לוועדה אנחנו נוכל להחליט האם אנחנו מחזירים את המצב כפי שהיה לפני כן, כלומר ללא אותם אמצעיים ובידודים וצמצום מגעים, לעומת אולי מצב שאפילו נצטרך ככה להכניס תקנות נוספות במידה ונראה עליה במספר הילדים המאושפזים. אז חשוב לשים גם את זה על השולחן, שאנחנו ממתינים עד התשיעי לחודש לנותנים הרפואיים על מנת לראות ולאזן את אותו המתווה החינוכי, המתווה של משרד החינוך. אני אתן ככה קודם כל ליועצת המשפטית לומר מספר דברים, אני אתן לאחר מכן למשרד הבריאות להציג את הדברים, אני אתן למשרד החינוך לבוא ולהציג לנו את הנתונים ואת העדכון של מה שקורה היום ומה קרה גם בימים האחרונים ולאחר מכן אני אתן לכל אחד מחברי הכנסת זמן תגובה. אני רושמת את כולכם אני מניחה, כולכם רוצים לדבר? בסדר גמור. תמי סלע, היועצת המשפטית, בבקשה.

אז אני רק אסביר בדיוק מה מונח על שולחננו. בעצם הובא תיקון מספר עשר, שנכנס לתוקף היום בחצות. התיקון בעצם מתקן לגבי כיתות א'-ו', כשיש הבחנה בין ה'-ו' ל-א' עד ד',

בשני המקרים מדובר על רשות אדומה, מדובר על מצב שבו התגלה תלמיד מאומת לקורונה באותו בית ספר מסוים ומדובר על מתווה של צמצום מגעים, שזה אומר לא בהכרח למידה מרחוק, אלא להיפך יש לנקוט אמצעים מגעים וככל הניתן לא למידה מרחוק, אלא אמצעיים אחרים. ההבדל בין כיתות א' עד ד' לבין כיתות ה'-ו' הוא שבכיתות ה'-ו' מנהל המוסד חייב לנקוט איזה שהוא אמצעי לצמצום מגעים לפי בחירתו ובכיתות א'-ד', הוא צריך לפעול לצמצום המגעים ככל הניתן.

זה ההבדל בין א'-ד' לבין כיתות ה'-ו'. אז זה נכנס לתוקף כאמור היום בחצות, זה יישאר בתוקף עד ליום ה-9 בינואר 2022 כמו כל יתר התקנות בסט הזה, למעט המתווה שעכשיו אני רק מזכירה אותו, שאמור להגיע ביום ראשון של הכיתות היותר גבוהות ז' עד י"ב ברשויות הכתומות, שכרגע הוא בתוקף עד יותר ראשון הקרוב בחצות ואמורים להביא לנו מתווה אחר. עוד משהו שנכנס כאן לתקנות והוא ההפחתה של הקנסות שציינו בישיבה הקודמת, שצריך לעשות בהתאמה לתקנות הגבלת הפעילות הכלליות וזה לא קשור לבתי הספר היסודיים, זה קשור דווקא להשכלה הגבוהה ולכניסה עם תו ירוק ויש הפחתה של הקנסות מ-5,000 ₪ ל-2,500 ₪ לגבי מוסד שאפשר כניסה ללא תו ירוק או ללא האישורים ולגבי אי הצבת שילוט מ-3,000 ₪ ל-1,000 ₪. זה מה שמונח לפנינו. כדאי כן לשמוע מה הולך להתעדכן ביום ראשון מבחינת היקף הרשויות האדומות, אם יש צפי כי זה בעצם יחול ברשויות אדומות. נמצא איתנו אריה מור הוא יצא? עד שהוא הגיע אלינו לוועדה. אני מניחה שהוא יכנס עוד מעט והוא יתן לנו באמת את הסקירה הזו. ואולי גם מבחינת היישום של דרכי צמצום מגעים שהם לא למידה מרחוק, מה האפשרויות העומדות בפני מנהלי בתי הספר. מצוין תודה רבה לך תמי ונעבור למשרד הבריאות על שמנת שיציג את המתווה, יציג לנו את הנתונים ואת ההצדקה בעצם לאותו צמצום מגעים ברשויות האדומות כאשר מתגלים מאמתים, בבקשה. שלום, שמי דניאל מהלשכה המשפטית במשרד החינוך. האמת שמבחינה משפטית אין לי מה להוסיף על מה שהיועצת המשפטית של הוועדה אמרה. זה בדיוק המתווה שהבאנו. מבחינה מקצועית אפרת נמצאת בזום והיא יכולה לתת לכם את הנתונים. אוקיי, אפשר להעלות בבקשה את אפרת אפללו? בוקר טוב. בוקר טוב אפרת.

אני מבינה שאת במשרד ראש הממשלה כרגע, אתם דנים במתווה לקראת יום ראשון של התיכונים והחטיבות.

יש לנו עוד הרבה דברים עליהם,

גם לקראת יום ראשון וגם לאור ההתפשטות של האומיקרון בכלל, גם המועצה להשכלה גבוהה את יודעת, כמובן שמן הסתם כפי שאת יודעת זה גם בתקנות החינוך, אז גם את העניין הזה הבאנו לדיון אצל ראש הממשלה עכשיו. אני כן אגיד שכן עשית הקדמה מצוינת וסקרת בדיוק את מה שעבר עלינו ב-24 השעות האחרונות. אכן התקיימו דיונים משותפים בין המשרדים במטרה באמת למצוא את הדרך הכי טובה ונכונה ואריה אחרי זה יציג את הפתרונות שמערכת החינוך מסוגלת לתת והוחלט יחד שמתוך ההבנה שבאמת, כתות א'-ד' מאוד מורכב ובעייתי שהם ילמדו בזום.

אנחנו מבקשים ככל שניתן בבתי ספר, במקומות שבהם למנהלים כן יש להם את היכולות, יש להם את המרחבים ואת עוזרי החינוך ואת השעות המספיקות לנסות לרווח כמה שאפשר, כי כמו שאנחנו רואים בתי הספר לצערי גם ברשויות צהובות וירוקות נסגרים עכשיו בגלל התפשטות מאוד מאוד גבוהה של התחלואה. אני רוצה להגיד שהיום אומתו, סליחה לא היום אלא אתמול, אתמול ושלשום אומתו כבר כמעט 3,000 מאומתים חדשים ביום.

זה רק מראה שהתקנות לא רציניות. פועלים לפי בידודים ולפי זה, זה לא קשור לתקנות. כן, אפרת. אם לסבר את האוזן, בשבוע שעבר היום 1,200 מאומתים באותו היום אז רק תראו את מקדם ההדבקה שעומד כבר על 1.46. זאת אומרת אנחנו לא, אנחנו באמת מדברים על הידבקות מהירה ועל התפשטות מאוד מהירה של התחלואה ואנחנו באמת בחשיבה יחד חושבים ומאוד מאמינים שצריך באמת לשמור גם כמובן על הילדים. אז כיתות ה'-ו' יהיו מחויבות לעבור למתווה של צמצום מגעים וכיתות א'-ד' ככל שניתן, זאת אך ורק בבתי ספר שבהם מתגלה תלמיד מאומת, זהו. לגבי המתווה של יום ראשון אנחנו נדון על זה, אנחנו ממשיכים ואנחנו מגבשים בהמשך למה שהנהגת ההורים העלתה פה, בהמשך למה שהוועדה העלתה ביום ראשון פתרונות ורעיונות ואנחנו נגבש ונביא את המתווה. אפרת יש לך נתונים חדשים בקשר לחולים קשים בקרב ילדים? האם עדיין אנחנו במצב שאין כאלה או שיש? במדינת ישראל. כי בעולם אני שומע דברים שונים ואני לא יודע בין מה להבחין. בישראל אין, עדיין לא נרשם פה משהו חריג. אני כן יכולה להגיד שאנחנו כן ביקשנו איזה שהוא פילוח גילאי לפני הוועדה, אני אבדוק אם זה כבר ברשותי ואם כן אז אני אציג אותו בפניכם.

אבל בעולם, האם אנחנו רואים הרבה ילדים מאושפזים או שזה סתם שמועות כאילו? בעולם הצגתי בפניכם, אם אתה זוכר חבר הכנסת טל, בפעם הקודמת אני הצגתי בפניכם את המקומות שבהם כן נראית העלייה באשפוז הילדים בניו יורק, באוהיו וגם בקנדה. כן אבל לא ידענו בזמנו אם זה דלתא, לא היה ברור אם זה ווריאנט הדלתא או האומיקרון. אני אגיד שחולים קשים חדשים, יש לי איזו שהיא תמונת מצב לפי חיסוניות אבל אין לי תמונת מצב לפי גילאים עדיין. אבל באופן כללי אנחנו רואים שרוב החולים הקשים החדשים המאושפזים הם כאלה שאינם מחוסנים וכמו שאנחנו יודעים כבר כנראה רוב התחלואה, ככל הנראה כ-60% מהתחלואה במדינה היום היא כבר אומיקרון. האם היו אשפוזים של ילדים החולים בקורונה במדינת ישראל? בימים האחרונים? אני אגיד לכם כן רגע כמה ילדים מאושפזים היום יש. יש עשרה, יש בסך הכל עשרה ילדים מאושפזים בבתי החולים. בגלל קורונה?

כן, אני מדברת על קורונה בטח. אין לנו את המידע הזה. אוקיי וזה כתוצאה מקורונה או שהם חולים במחלה ובנוסף לזה קורונה? והאם זה דלתא? דלתא או אומיקרון, זה גם מאוד חשוב.

אני לא יודעת, אני אשיג לכם את כל הנתונים. אז אם אפשר בבקשה להבין האם הם מאושפזים נגיד בגלל מחלה או מחלה קשה ובנוסף לזה הם נדבקו בקורונה והאם הם מאושפזים מאומיקרון, דלתא או זן אחר. אם אפשר להשיג לנו בבקשה את הנתונים האלו ואת המספרים.

תודה רבה. אלון, זו שאלה טובה משום שיכול להיות שהוא מאושפז בגלל לוקמיה או משהו כזה והוא חטף בבית החולים פתאום את הקורונה, אז אי אפשר לדעת וצריך לבדוק את זה.

אנחנו נעבור לאריה מור. אריה תודה רבה שאתה מצטרף אלינו ככה היום, טוב לראות את פניך, אנחנו שמחים שהגעת לוועדה. אנחנו נשמח לשמוע ממך ככה סקירה כללית על מערכת החינוך, חשוב לנו להבין כמה כיתות כרגע נמצאות בבידוד, כמה נמצאים במתווה של לימודים בזום, כמה במתווה של לימודים פרונטליים, מה קורה כרגע בתיכונים ובחטיבות על פי המתווה הנוכחי, כמה מאומתים יש, איך עובד מתווה הכיתה הירוקה. ככה אנחנו רוצים שתפרוס בפנינו ותיתן לנו סקירה כללית של הכל וגם שתאמר לנו כמה רשויות אדומות וכתומות צפויות להיכנס בעצם היום בערב לתוך המתווה. טוב, בוקר טוב לכולם. אני שמח להיות כאן למרות שירדתי, באישור מהחתמ"צ כדי לדבר כאן כרגע ואני אצטרך לחזור בחזרה. ראשית אנחנו בעלייה מסוימת, אנחנו עדיין באותו האחוז ביחס לתחלואה הארצית. אנחנו עדיין, כמות הילדים המאומתים לפי הנתונים שלנו מהגן ועד כיתה י"ב, בערך 42% וככה זה נשמר כבר שבוע שלם. יכול להיות שזה יעלה בהמשך, אבל כרגע זה המספר. 42% מהמאומתים הם ילדים מגיל גן ועד גיל 18. כן, לפי הנתונים שלנו, אנחנו חותכים את זה.

אני עוד לא הסתכלתי על המערכות הבוקר. אבל לפני השינה זה היה בסביבות 5,200 חולים מאומתים בכל הארץ. בגני הילדים זה יחסית נמוך וזה נכון. מאומתים חדשים או חולים אקטיביים?

זה המאומתים אין חולים, אני לא מכיר חולים. כשיגידו לי שיש חולים בבית החולים אני אדע, אני לא מכיר חולים בבית החולים.

אנחנו מדברים במילה, המושג הוא

יכול להיות עם תסמינים, גם את זה אני לא יודע אם זה עם תסמינים או בלי תסמינים.

אנחנו יכולים לדעת רק אם הוא כן מאומת או לא מאומת, זה הנתון שאנחנו מקבלים. אתמול היו משהו כמו 36,000 בבידוד, הבידוד הוא כתוצאה - - - 33,000? 36,000 וזה עלה ל-42,000 בלילה. אבל החשיפה - - - אתה אומר לי ש-36,000 ילדים נמצאים כרגע בבידוד? אבל הבידוד הוא גם אם הוא נחשף למאומת בקניון, כל מי שאמור להיכנס לבידוד, זה לא קשור אם היו מאומתים בגן או בכיתה. כמה כיתות למעשה כרגע מבודדות? רגע, תיכף אני אסביר.

אני אסביר עוד משהו, הבידודים הם בידודים פרטניים, כל ילד לפי הבידוד שלו ומה שבבית הספר היסודי בכיתה ירוקה, סדר גודל ונכון להיום כשעדיין היא פועלת הכיתה הירוקה ואנחנו נלחמים שהיא תישאר ואנחנו רוצים שהיא תישאר. למה מה כרגע המצב? המצב הוא שאם יהיה, הכוונה היא שבגלל שזן האומיקרון הוא אומיקרון ובשתיים - - - אבל אנחנו ביקשנו שהמתווה של הכיתה הירוקה תישאר ויותר מזה תורחב גם לחטיבות ולתיכונים. כרגע היא קיימת ביסודיים ואנחנו חושבים שהיא צריכה להישאר ברמת ה - - - אתם שוקלים להוריד אותה? משרד הבריאות האם אתם שוקלים להוריד אותה? אפרת האם תוכלי לומר לנו, האם יש תכנון להסיר את מתווה הכיתה הירוקה? כרגע המתווה קיים, הכיתה הירוקה במקומות שבהם יש אומיקרון לא מתקיימת. היום אנחנו נקיים דיונים ביחד עם משרד החינוך לגבי אופן הפעלת כיתה ירוקה במקרה של אומיקרון. כי כרגע היא לא יכולה להתקיים בגלל ההדבקה. אז כן, לעשות את זה כל יומיים או משהו, צריך לראות איך אנחנו עושים. אנחנו נקיים היום דיון בין משרדים עם עוד בכירים גם על העניין הזה.

אז רגע, כמה כיתות ירוקות כרגע יש? יש כרגע מעל 600 כיתות ירוקות.

600 כיתות ירוקות והן לומדות יום יום, הן פשוט עושות בדיקות כל יום. כ-10,000 תלמידים מתוך 42,000, לפחות 10,000 חוזרים ללימודים כתוצאה מכך ואני אוכל לשלוח לכם בסוף הדיון עוד שעה שעתיים את כל הנתונים המדויקים לוועדה על מנת שיהיו לכם. בנוגע לתקנות וכמה כיתות אמורות ללמוד מרחוק לפי התקנה של כיתות ז'-י"ב, בערים אדומות וכתומות בכיתות ז'-י"ב לומדים לפי עיקרון ה-70% פרונטלית, זה אם יש 70% התחסנות. 70% לומדים פרונטלי. אם זה 70% מחוסנים, כולל חיסון ראשון ולשמחתי קיבלנו את הנתונים אחרי תהליך ארוך מאוד קיבלנו אותם ביום ראשון, עבדנו עליהם ביום שני במשך כל הלילה לטעינת הנתונים וןזה האמירה הכי חיובית שיכולה להיות, שנתוני החיסון הראשון שנחשבים ל-70%, אבל הם גם יוצרים את הווקטור קדימה הוא מראה לנו שכרגע יש בבתי הספר היסודיים 43% מכיתות א'-ו' פטורי בידוד במחוסן ראשון. 43%? אז הייתה עלייה של מה, של 12%?

אני תיכף אסביר. בכיתות ה'-ו' אנחנו ב-47/8%, כלומר שם הייתה עלייה של כמעט 20-25% ועוד ממשיכים להתחסן, זאת אומרת אנחנו רואים פה את הווקטור העולה. מכיתה ח' ומעלה כל הממוצע, כולם יחד הם מעל 70% ובכיתה ז' זה 64%. עכשיו זה מאוד השפיע על הכיתות שהיו אמורות להיכנס ללמידה מרחוק באדום כתום. אז כמה כרגע כיתות לומדות מרחוק? אני אגיד.

זו עיר אחת כיום אני לא יודע מה הרמזור יהיה בשבוע הבא,

אבל יש גם שכונה בראשון לציון. עם השכונה בראשון לציון ועם מעלה אדומים יש 250 כיתות, מתוכן 150 כיתות הן מעל 70% והן לומדות, כך שיש בערך סדר גודל של 100 כיתות שלומדות במתווה של למידה מרחוק באדום. 100 כיתות אדום שלומדות מרחוק.

עכשיו בכתום, כל הכתומים זה 1,705 כיתות, מתוכן אני לא יודע להגיד, יש שלוש ערים שהם בכלל בחופשה אז זה לא רלוונטי, אבל נניח והם היו לומדים אז מתוך 1,700 יש כ-1,000 שהם מעל ל-70%. אז 700 כיתות בתיכונים ובחטיבות הביניים בעצם לומדות מרחוק,

בכל אותן שמונה ערים, שמתוכן שלוש בכל מקרה בחופשה, זה כרגע לצורך העניין ולא לומדים. זה הנתון של השבוע הנוכחי. היום ייגזר ליום ראשון הבא וברגע שנראה את הגזירה כמה ערים אדומות וכמה ערים כתומות יש, נכניס את זה למערכות, ננתח את המשמעויות ורק אז נוכל לומר במדויק.

אנחנו משקפים את זה כיתה-כיתה למנהלי בתי הספר.

מתוך ה-800 כיתות האלה אדומות וכתומות שכרגע לומדות בזום בחטיבות הביניים ובתיכונים, יש לך גם אולי איזה שהוא סוג של פילוח למגזרים? ערבים, חרדים?

בכלל התחלואה כרגע בחרדים ובמגזר הערבי היא נמוכה יותר מהמגזר הכללי.

אבל, אפשר לומר את זה וביושר, במגזר עשינו המון בדיקות לפני כן והוצאנו המון תחלואה במגן החינוך. הם היו חלקם הגדול במגן חינוך וכולי ולעניין המגזר החרדי, אני לא יודע אם הם נבדקים או לא. יש המון שם פטורי בידוד גם בתחלואה שהיתה, הם הרבה מחלימים אז. רואים פה שיש יציבות לאורך זמן וכשאני רואה יציבות לאורך זמן בלי עלייה במגזרים ואצל כולם עולה, סימן שאו שהם לא נבדקים או שאין תחלואה שזה לא הגיוני.

כשהחרדים היו בעשרות אחוזים אז הם הרי לא נבדקים,

לא יודע אני אומר כרגע את תמונת המצב,

יותר סביר להניח שהיו שם כבר הרבה בתחלואה. אז אני אמרתי את זה עכשיו, שכנראה יש הרבה מחלימים. יכול להיות מצב כזה כן? שזה נשמר 700-750 לאורך זמן זה לא, זה נתון לא סביר ואני יכול להביא לכם את המצגת ואת הדו"ח המדויק לאורך זמן.

עכשיו האומיקרון כנראה קיים ויש תחלואה שעולה בעקבותיו. הדבר הנוסף שאנחנו פה, שאני רוצה לומר לוועדה שאחד הדברים שחשוב לעשות זה להסתכל דיפרנציאלית לא רק על רשות, אלא להסתכל דיפרנציאלית על מוסד כפי שנקבע כאן על כיתות א'-ו' אבל חושבים. אפילו יותר מזה, השכבה או הכיתה.

אני חושב שאנחנו מריכים לעשות את זה ברמה מסודית. בית ספר ירוק בעיר אדומה ממשיך לפעול וללמוד כרגיל גם בחטיבה העליונה, זה הכיוון צריך להיות. במקום שבו יש תחלואה גבוהה להחיל עליו את אותה תכולה. יש לנו יכולת לשקף למנהלים הכל, לשקף לרשויות הכל, יש לנו מפה שהיא פר מוסד, שמראה האם המוסד הזה אדום או ירוק או כתוב על פי כמות התחלואה בו. גם אנחנו משקפים את זה למנהלי בתי הספר ולרשויות המקומיות בדש-בורד וגם לבעלויות שיקפנו את זה גם לבעלויות וגם כל בעלות יכולה לראות את כל בתי המוסדות שלה לטובת העניין ולהתחיל לנהל את זה דיפרנציאלית לא ברמה שהיא לפי רשות, אלא ברמה מוסדית. יש לנו את היכולת הזו וזה הרצון שלנו לעשות את זה, בדיונים היום או מחר, לקראת שבוע הבא, אלה הדברים שאנחנו רוצים להציג על מנת לאפשר גם לכיתות ז' עד י"ב במודל נכון וזה לצד הגברת ההתחסנות, כן? ואני חייבת לומר שרק כך אפשר לא להעניש את אלו שפעלו לפי ההנחיות וחיסנו את הילדים ובאמת פעלו לפי כל הנהלים, במקום פשוט באופן גורף ממש לתת סוג של "עונש" ממש לכולם. אוקיי, אז אני רק רוצה לקבל ממך - - - אגב, אנחנו רואים גם בגיל חמש עלייה מאוד משמעותית בהתחסנות. לא, עלייה של כמעט חצי. לא, יש 21% מתוך חצי מיליון. זאת אומרת שכשאני מסתכל על החצי מיליון ילדי גן יש 21%, אבל עד גיל חמש לא הולכים להתחסן, כך שהמסה, כשנבודד את זה אני אוכל לראות שזה מאוד מאוד משמעותי.

אבל בשבועיים עלייה של 50% כמעט זה גם, זה מדהים וזה נתון נהדר. אני רוצה לשאול אותך לגבי הכנסת מתווה של כיתות של ערים כתומות ואדומות, מה צפוי לנו בעצם השבוע? כמה כרגע?

אני אמרתי שברגע שייחתך הרמזור משרד הבריאות. אבל הרמזור אמור להיחתך היום, נכון?

ברגע שהוא ייחתך היום, עכשיו השעה מוקדמת ועוד חותכים. ברגע שהוא ייחתך היום הוא יובע אלינו, הוא גם מובא לרשויות לצורך ערעורים כאלה ואחרים לפי הנוהל, אנחנו כבר מסתכלים מה המשמעויות ורואים האם תהיה עלייה או ירידה ובכמה זה יפיע לטובת העניין ולכן מאוד מאוד חשוב שההחלטות לגבי שבוע הבא בעניין כיתות ז' עד י"ב יהיו כאלה שיאפשרו את הלמידה הפרונטלית ככל שניתן ולא רק במגבלת ה-70% וכן להחיל את הרעיון של עיר אדומה אם יש תחלואה במוסד, גם אפשר להגדיר מהי אותה התחלואה במוסד על מנת שהיא לא תתפשט כדי שיוכלו להמשיך ללמוד פרונטלי ולעשות את ההגבלות רק במוסדות שיש בהם תחלואה.

אני אשמח אולי להעלות את אפרת שוב. אפרת אני אשמח אם תוכלי לענות לנו, נכון לעכשיו במתווה הרמזור הכללי, כמה רשויות אדומות יש לנו וכמה כתומות יש לנו ומי נמצא שם? אז אני אגיד לכם, רגע. זה על מנת שנקבל סוג של תמונה לכמה אמורים אולי להיכנס היום. כן אבל שוב, הרמזור חינוך כמו שאמרתי הוא קצת שונה ואם אתם זוכרים גם בשבוע שעבר היה לנו מספר יחסית גבוה של רשויות אדומות וכתומות בארץ, אבל על החינוך נכנסה רק רשות אדומה אחת. רשויות אדומות היום יש 24 רשויות אדום - זה פלוס שלוש מאתמול.

כתום 60 רשויות. פלוס תשע מאתמול.

אני אגיד, זה 25 רובעים, 18 ערים ו-17 יישובים.

זה לא רק ערים גדולות, אלא שיש בתוך זה גם רובעים. כמו שאת יודעת אנחנו חותכים בערים הגדולות לפי רובעים בגלל ההבנה שאין דין רובע אחד כרובע אחר, זה בגלל הגודל של הרשות. ובאדום איזו רשויות אלו? אני אגיד: מעלה אדומים,

מבשרת ציון,

בני דקלים,

בית יהושוע, צור הדסה, בני ציון, שבי שומרון, יד בנימים,

ראשון לציון מזרח, ראשון לציון - רמת אליהו ונווה ים, ראשון לציון - רמז וכצנלסון, ראשון לציון ראשונים, ירושלים הר נוסף, ירושלים פסגת זאב וראשון לציון צפון.

אבל אני, לא כל הרשויות הן.

לא זה ברור לי שלא כולם ייכנסו אבל זה כבר מדובר פה על לא מעט רשויות כולל ערים גדולות, אמנם לא מעט מושבים קטנים, שאני לא יודעת כמה בתי ספר יש בהם יכול להיות שהם יוצאים למושב אחר על מנת לקבל את אותו החינוך, אבל עדיין מדובר פה ברשויות בערים גדולות, ירושלים, ראשון לציון. אוקיי, תודה רבה לך אפרת. חבר הכנסת עופר כסיף שתי דקות, בבקשה. בהתחלה שקראתי את התקנות אני חשבתי שיש שיפור ביחס למה שהיה קודם ואולי יש שיפור מה, אבל הוא רחוק מלהיות מספק וזה לא רק לטעמי, אלא הוא צריך להיות גם לטעם השיחות שהיו בינינו ובאמת היו שיחות רציניות והחמאנו פה ובצדק ליושבת הראש ולחברים. אבל אני רואה פה את אותה הגברת בשינוי אדרת. אני רוצה להתייחס רגע בזמן המוגבל שיש לי, תשימו לב ל-8/א'/א' "..לא יתקיימו לימודים של כיתות ז' עד י"ב.." לא רגע, התיכונים אנחנו לא דנים בהם עכשיו. לגבי התיכונים הם צריכים להביא לנו מתווה חדש ביום ראשון. נכון לעכשיו אנחנו מדברים אך ורק על בתי הספר היסודיים. אז אני אתמקד רק בבתי הספר היסודיים, בסדר. אז אני הולך לצמצום מגעים 8/א'/1/א' "..לימודים של כיתותה ה' עד ו' בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי.... הנמצא בשטח רשות מקומית המדורגת בצבע אדום ושהתגלה בו תלמיד שקיבל תוצאה חיובית בבדיקה ואז התקיימו בכפוף לימודים בכפוף לאחד או יותר מאלה לפי בחירת מנהל המוסד..." עכשיו איפה יש פה בעיה? אני חושב שאני צריך עשר דקות רק בשביל להסביר, אני חושב ומנסה באמת לקצר. אבל אין פה פתרון לבעיה שלא יהיו לימודים מרחוק, הבעיה נשארת.

משום שקודם כל, מהו ההיגיון האפידמיולוגי? זאת שאלה רטורית, כי אין היגיון אפידמיולוגי. תלמיד אחד במוסד חינוכי. לא בשכבה, לא בכיתה בכל המוסד, בבית ספר שנניח יש בו 1,000 תלמידים, מספיק שיש בו תלמיד אחד שהוא אפילו לא חולה, אלא רק יש לו תוצאה חיובית בבדיקה וכבר הלימודים עומדים בסכנה. אני לא רוצה להגיד ייסגרו, אבל עומדים בסכנה אין בזה שמץ של היגיון. יש בתי ספר שיש בהם מאות תלמידים ותלמיד אחד שנמצא חיובי - לא חולה, חיובי מאומת כל בית הספר עומד בסכנה. תהפכו את זה לעניין של כיתה, תהפכו את זה לעניין של שכבה, אבל יישוב שלם? באיזה סעיף אתה ראית את זה? סעיף 8/א'/1/א'. זה לא יישוב שלם, זה ממש לא ככה. זה בית הספר עצמו. נו זה מה שאני אמרתי. לא, אני אמרתי יישוב שהוא אדום, לא בית ספר. אין בזה שמץ של היגיון אפידמיולוגי יגידו לכם ואני אשמח אם נשמע את פרופסור לוין אחר כך, אבל לא רק הוא. אין היגיון, ביישוב שהוא אדום ויש בו מאומת אחד בבית ספר ואז כל הלימודים עומדים בסכנה, אין בזה היגיון. אז אתה מטעה. אוקיי תודה רבה. אני רוצה, תקשיב עוד מהכובע שלי אני אמרתי, אנחנו מאשרים את זה לשבוע,

זאת עד שמשרד הבריאות יוכל לאסוף נתונים על מנת לוודא שילדים לא כמו באנגליה ובדרום אפריקה ובארצות הברית מתאשפזים בבתי חולים במצבים קשים. נכון אבל שרן, רגע שנייה.

עכשיו בתוך זה אנחנו מדברים על רשות אדומה. רשות אדומה היא רשות בסיכון משום שיש שם מספר גבוהה של מאומתים חולים אקטיביים. בנוסף לזה, אנחנו לא באמת סוגרים את כל בתי הספר ובטח שלא את כל השכבות בתוך בית הספר שהתגלה בו ילד מאומת, כלומר יש שם סכנה להידבקות נוספת. יש שם סכנה כזו. יש כלים אחרים, לא אל תפריעי לי.

בתוך זה לא סוגרים את בית הספר, מבקשים צמצום מגעים בשתי השכבות הגבוהות. יש פה הבדל של שמיים וארץ בין מה שקורה לבין מה שתיארת.

אבל את לא מתייחסת לדברים שאני אמרתי. אני לא אמרת שבית הספר ייסגר או שתהיה סכנה של סגירה זה מספיק כשלעצמו.

רגע, רגע. אני דיברתי עכשיו על כך שלא יעלה על הדעת, תחשבו חברים בהיגיון.

בואו לא נהיה מקובעים ואם ישכנעו אותי אני אסכים, הרי מה אנחנו כולנו רוצים? את טובת הילדים ועל זה אין וויכוח ואני לחלוטין לא מטיל צל של ספק שאין פה אחד שמה שמנחה אותו זה לא טובת ובריאות הילדים, אין לי ספק בזה בכלל. כולנו כאן למען זה ובגלל זה אנחנו מנהלים דיון כל כך עמוק וכל כך ארוך, כי לכולנו זה קריטי וחשוב, כולל הבריאות הנפשית עם כל מה שדובר על זה. אז אני אומר שוב,

אני שואל אתכם ותענו לי אתם שיא הרצינות, לעצמיכם ולנו חברי הכנסת, כוול יושבת הראש האם נראה לכם סביר שבית ספר שלם שנמצא ביישוב אדום מוציא מאומת אחד כבר כל בית הספר בסכנה של הפסקת לימודים? אז אתה טועה. אתה טועה אבל, למה אתה מטעה את הציבור? איפה אני טועה ואיפה אני מטעה?? האם יש סיכון לסגור את כיתות א' עד ד'? אבל אני דיברתי על כיתות ה'-ו'. אבל אתה טענת שכל בית הספר ייסגר. כיתות ה'-ו'. מה שאתה אמרת עכשיו הוא שאנחנו בסכנה שכל בית הספר ייסגר וזה נקרא להטעות את הציבור. שאלתי את זה על בסיס כיתות ה'-ו', אנחנו מדברים על כיתות ה'-ו'.

אז זה לא מה שאמרת. זה מה שאמרתי מלכתחילה. לא, אתה אמרת שכל בית הספר ייסגר. אני אמרתי מלכתחילה, כשאמרתי כל הבית ספר התכוונתי לכיתות ה'-ו'. טוב תודה חבר הכנסת כסיף. שנייה, אבל אני רוצה להגיד משהו. לא אתה כבר חורג בחמש דקות. אבל אני רוצה לדייק, תני לי לדייק. את מסלפת אולי. אני לא מסלפת, אתה אמרת ואתה יכול להקשיב, הוועדה משודרת. אולי זה לא בזדון, אבל את מסלפת את הדברים שלי. לא אמרתי שכל הכיתות, כל הבית ספר כיתות ה'-ו' ולמה זה יהיה בסכנת סגירה ויוביל לסגירה? כי האפשרויות האחרות לא רלוונטיות בחלק מהמקומות למידה בשטח פתוח בעונה הזאת לא אפשרית בכל מקום, למידה בדרך אחרת, כפי שיחליט מנהל המוסד מה זה בדרך אחרת? הדרך בסופו של דבר תוביל לכך שתלמידים בכיתות ה'-ו' בגלל מאומת אחד יישלחו הביתה. זה מה שזה יוביל. אני מתריע מפני זה.

תודה רבה לך חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת משה טור פז בבקשה, לרשותך שתי דקות.

קודם כל אני רוצה לשבח את משרד הבריאות ואת העבודה שנעשתה עם משרד החינוך והוועדה שלנו. אני חושב שהתקנות שמגיעות כאן לפנינו טובות בהרבה מאלה שראינו לפני יומיים. יש שתי נקודות משמעותיות לטובה, הראשונה זה המעבר לרמת בית הספר שהזכירה יושבת הראש. השנייה זה שיקול הדעת הנרחב שניתן לכיתות א' עד ד', בעצם למנהלי המוסד. כשאנחנו מדברים על אוטונומיה ניהולית זו דוגמא של איך נותנים אוטונומיה ניהולית. אני רוצה להעיר שתי נקודות שבעיני מן הראוי לשפר אותן וגם אם לא עכשיו, אז לפחות למה שנקבל ביום ראשון.

לא בדרך שהתבטא חבר הכנסת עופר כסיף וגם לא מאותן סיבות, אבל בעיני תקנה 8/א'/1 שנוגעות לכיתות ה'-ו' היא לא טובה כמו שהיא מונחת לפנינו. העובדה שברשות אדומה אם התגלה תלמיד אחד בכיתות ה'-ו' אז בעצם הכיתות האלה מושבתות ולא ננהג כמו בשכבות א' עד ד' היא פחות מוצלחת בעיני. אני הייתי מעדיף שמשרד החינוך או משרד הבריאות יחילו את התקנות של א' עד ד' גם על כיתות ה'-ו'. זה בעיני יותר נכון ויותר מידתי. אז זו הערה אחת. ההערה השנייה אני אומר שוב, אנחנו רואים פה את התקנות כפי שהן מונחות לפנינו ואנחנו גם רואים מה קורה בסעיף 9/ב' לעניין עובדי הוראה או מבקרים בבית הספר, ששם בנוסף לתו ירוק יש אפשרות של בדיקה ושוב אני מבקש. סליחה לא בסעיף 9/ב', זה בעמוד השני מעבר לדף, סעיף 1/א'/א', מי שהציג אחד מאלה זה מי נכנס לבית הספר ושם יש אפשרות של תוצאה שלילית. הזכרנו פה בוועדה לפני יומיים, אנחנו עוד לא רואים את זה לא ביחס ליסודי אבל אני מקווה שנראה את זה ביחס לעל יסודיים, את האפשרות שהוזכרה כאן לפני יומיים בוועדה, על ידי חבר הכנסת אלון טל, על ידי ועל ידייך, גברתי יושבת הראש.

שבדיקה שלילית תצטרף לחיסון כאפשרות לכניסה לבית הספר גם במקרה של תלמידים ולא רק במקרה של מבוגר מורה.

מורה נכנס עם בדיקה ותלמיד לא? זה בעיני תיקון שהייתי רוצה לראות.

תודה רבה חבר הכנסת טור פז. הייתי רוצה כן אולי להעיר, מורים והמבוגרים הם לא יכולים להיכנס בלי תו ירוק ולכן בזמנו אפשרו את האישור. כן עלה ואני לא יודעת אם זה יבוא או לא יבוא, שבמסגרת ההתייחסות ל-70%, כי תלמידים הרי לא מנועים מלהיכנס לבית הספר אם אין להם תו ירוק, אלא שזה לעניין ה-70% אם הכיתה לומדת מרחוק ובאמת זה עלה בהקשר הזה האפשרות של בדיקה ותוצאה שלילית בבדיקה. אז רק את ההבדל הזה רציתי לדייק. כן, חבר הכנסת אלון טל, בבקשה. אני עוד יותר קצר כי לשמחתי כרגיל, חבר הכנסת אמר דברים שהם נכונים. כל הדברים שעליהם חשבתי וגם אלה שלא חשבתי.

מה שאני כן הייתי רוצה לומר זה שאנחנו רואים את המגמה בכל העולם לקיצור וצמצום כל דרישות הבידוד והתנאים ליציאה מבידוד, משום שאחרת אנחנו בעצם הולכים על סגר בפועל ואנחנו יודעים שהיות וכנראה שווריאנט האומיקרון הוא קצת פחות אלים אז אפשר באמת לעשות את זה ולכן אני מציעה שאנחנו נחשוב על אותה הכיתה שבה יש בנאדם אחד, ילד אחד שחולה ואז אנחנו סוגרים את כל הכיתה, לכמה זמן? והייתי רוצה שיתאפשר שבתוך 24 שעות שכל אחד יבוא עם בדיקה שלילית ולחדש את הלימודים, משום שאני, אני לא יודע מה בדיוק הנהלים אבל זה לדעתי צריך להיות הדבר. כמה שיותר להחזיר אותם מכיוון שאחרת אנחנו נמצא את עצמינו בסגר בפועל. אז אנחנו נשמח לשמוע בבקשה את אפרת אפללו או את משרד החינוך. זה מה שהולך להיות. שנייה, אני רוצה שתסבירו לנו באמת לעניין הזה, אני יודעת כי אני שוחחתי איתכם. בעצם הרי המתווה של הצמצום מגעים הוא כאשר נמצא מאומת, כמה זמן בדיקות? איך אנחנו בעצם יוצאים מהמתווה של צמצום מגעים? אז קודם כל החל ממחר כל מגע של מאומת, לא משנה

לא תהיה הבדלה החל ממחר האם זה ווריאנט האומיקרון או דלתא מכיוון שכמו שאמרתי, כבר כנראה שכל התחלואה בארץ היא מאומיקרון. כל מי שבא במגע עם מאומת יצטרך להיכנס לבידוד,

כולם יצטרכו להיכנס לבידוד עד לביצוע הבדיקה. אנחנו מגבשים החלטה אם זו תהיה בדיקת pcr או בדיקת אנטיגן, אבל הוא יצטרך לבצע בדיקה ועד לקבלת התשובה הוא יצטרך להישאר בבידוד וזה נכון גם לגבי ילדים כמו שאריה אמר. זאת אומרת שכל מי שיכנס לבידוד בעקבות חשיפה למאומת והוא מוגן, יצטרך ללכת הביתה אבל אם הוא מוגן הוא יוכל לחזור אחרי קבלת תשובת בדיקה שלילית לבית הספר ולהמשיך ללמוד כרגיל. לגבי צמצום מגעים בבית הספר כולו. סליחה, הבדיקה שאת מדברת עליה. בוא נגיד שילד הגיע לבית הספר ובשעה 8:30 מדווח על ילד שהוא מאומת חולה, באותו הרגע כיתתו של אותו הילד המאומת משחררים את כולם אני מניח,

זה מה שרצית בעצם להגיד? לא, לא. אוקיי לא,

ההנחיה היא גם שלנו לא משחררים את הילדים מבית הספר. מסיימים את יום הלימודים ובסיום יום הלימודים ההורים לוקחים את הילדים לבדיקה. אז רק בסיום יום הלימודים הילדים ילכו הביתה ולמחרת יוכלו לחזור על בדיקת אנטיגן שלילית וזה יהיה כאילו לא קרה כלום? הילדים המוגנים. הילדים המוגנים שהיו חשופים, לא בהכרח כולם. אם יש בכיתה 30 ילדים ומתוך ה-30 ילדים יש 15 שהם פטורי בידוד הם ממשיכים כרגיל. פטורי בידוד בגלל החיסון?

אז הם הולכים הביתה בסוף היום, עושים בדיקת אנטיגן של מד"א שבתוך חצי שעה. ואלה שעוד לא מחוסנים? רגע, רגע שנייה. עושים בדיקה, הבדיקה חוזרת שלילית.

בבקשה, סליחה אדוני כן. אבל אני הייתי באמצע הדברים ואפילו לא נתתם לי לסיים.

אז לגבי איזו בדיקה, זה יוחלט סופית היום האם זו תהיה בדיקת אנטיגן או pcr. אם זה בסדר וזה יוחלט שזו תהיה בדיקת אנטיגן שלילית עבור המוגנים, הם יעשו את הבדיקה ואם היא יוצאת שלילית הם יחזרו למחרת ללימודים, אם היא חיובית כמובן, הם יצטרכו ללכת לעשות בדיקת pcr ולהישאר בבידוד,

כמובן רק עד עשרה ימים אם הם מאומתים אז הם חולים. לגבי הלא מחוסנים, לא מחלימים כל הלא מוגנים, הם יצטרכו גם כן לבצע בדיקה ולהיכנס לבידוד שאת אותו בידוד הם יוכלו לקצר כשיבצעו בדיקת pcr כעבור שבעה ימים.

במידה וכמו שאת שואלת גברתי יושבת הראש ולא מתגלים מאומתים נוספים, לא במהלך השבוע הזה בתוך בית הספר לא יקרה. ולא במהלך בדיקת ה-pcr השנייה של אותם הילדים שנחשפו למאומת, אז בית הספר חוזר להיות בית ספר ירוק, אנחנו קוראים לזה בית ספר ירוק, זאת אומרת בית ספר שאין בו שום תחלואה ויוכלו לחזור ללמידה רגילה. זה כמו להגיד שבמושבת מצורעים לא יהיו מצורעים, מה זה השטויות האלה נו באמת? לא, למה? אני צר לי שאתה לוקח את זה למקום הזה. לא כי אני אמרתי, אני לא אחזור. הילדים יכנסו ואני רוצה - - - חברים, רגע.

עופר כסיף יש עוד חבר הכנסת שרוצים לדבר ואנחנו קצרים בזמן. תודה רבה על ההבהרה החשובה הזו. אז זאת אומרת שיהיה צמצום מגעים עד שיחזרו עם בדיקות אנטיגן שליליות מי שהיה בעצם במגע,

ברגע שהם חוזרים עם בדיקות אנטיגן או pcr שליליות. זה לא קשור לצמצום המגעים, זה לכל המערכת מגיל גן ועד כיתה י"ב,

כן זה ברור, אבל לעניין הזה ברגע שהתוצאות חוזרות שליליות אז גם מתבטל אוטומטית עניין צמצום המגעים ובית הספר חוזר בעצם לשגרה. אם אין אף מאומת נוסף. אם אין אף מאומת נוסף, אוקיי. תודה רבה. חבר הכנסת אלון טל, בבקשה לרשותך שתי דקות. יש משהו חשוב, אני יכול שנייה לחדד משהו? כי משהו פה יכול להיות מסובך. כן אריה או אתי, מי מכם שרוצה לדבר. מה שחשוב להגיד שמה זה יוכלו לחזור לשגרה? גם אם יהיה עוד מאומת אחד בבדיקות, עדייך בית הספר יהיה בצמצום מגעים, אוקיי? כן, אם זו רשות אדומה.

עד שאין התפרצות שאז הרופא המחוזי, יחד עם מנהל המחוז מחליטים על סגירת המוסד כתוצאה מהתפרצות.

לא תהיה סגירת מוסד, אלא אם כן ההתפרצות גדלה. אבל אם חלה שם כיתה ירוקה אז בעצם גם הלא מוגנים יכולים לעשות בדיקות אנטיגן ולחזור ללימודים.

אלא אם כן זה אומיקרון, שאז כרגע לפי צו בידוד בית - - - נכון מאוד. כרגע בכיתה ירוקה כשהתלמידים מסיימים את יום הלימודים, הם הולכים הביתה, מבצעים בדיקה בלי קשר להיותם מחוסנים או מחלימים, אם הבדיקה יוצאת שלילית הם חוזרים לבית הספר ופה מה שאני שומעת זה שונה ממה שקיים ונהוג כרגע בתוך כיתה ירוקה.

אבל צריך להבין את ההבדל המאוד מאוד רחוק הזה בין המתווה של כיתה ירוקה שנותן תקווה ומאפשר לילדים שהם גם לא מחוסנים או מחלימים להיבדק ובמידה והתשובה שלהם שלילית הם חוזרים לבית הספר לבין המתווה הנוכחי שאומר שאם מתגלה חולה מאומת הולכים הביתה בתום יום הלימודים, מבצעים בדיקה ורק מי שמחוסן או מחלים ותוצאת בדיקתו היא שלילית יכול לחזור לביה"ס וכל השאר לא ופה אני שמה סימן שאלה. אבל זה לעניין צמצום המגעים, זה לא קשור לעניין הבידוד. חברים אני מציע באמת, היות ואני עוסק בזה ואני נושא באחריות הזאת. הכיתה הירוקה נכון להיום,

מאומת שהוא נבדק ורוצף ויש חשד גבוה לאומיקרון היא בכלל לא נפתחת, זה הנוהל היום. זה על כיתה אחת, כאן מדברים על כיתות שלמות. זה לא היוני.

הכל בסדר.

אני רוצה רק שהעובדות יונחו על השולחן ואחרי זה תעשו דיון על מה שהגיוני ומה לא. האמת היא שלפי הצו אפילו לא צריך להיות מאומת, מספיק שהיה במגע הדוק עם מישהו חולה. לא! חברים תנו לי להסביר.

אנחנו מדברים על הכיתה הירוקה, זה בצו בידוד בית וזה לא בתקנות שלנו אבל זה כן חשוב כדי להבין. אז בוא אריה תסביר. תמי תני לו רגע להסביר אולי? בבקשה.

כיתה ירוקה היום ועד סוף השבוע או עד שתתקבל החלטה אחרת לשבוע הבא, כי פג התוקף ביום ה-2 לינואר 2022,

והיום הדיונים הם לשבוע הבא. אם יש חשד גבוה לאומיקרון או מאומת אומיקרון, אז בכלל היא לא נפתחת. אם יש שני מאומתים ומעלה, כלומר בשלישי באותה הכיתה, היא נסגרת,

היו לנו נתונים על כ-75% הצלחה. כלומר, היה בכל המהלך שעשינו באלפי כיתות. העניים עם האומיקרון הוא, שאנחנו צריכים לייצר כיתה ירוקה מותאמת אומיקרון. כי אם יגידו שהכל אומיקרון, אז אין כיתה ירוקה ואמרתי את זה בכל במה ואני אומרת את זה גם פה לוועדה ולמשרד הבריאות. בסוף אנחנו צריכים לייצר מתווה כיתה ירוקה חדש וזאת לאור זן האומיקרון ולהיות מוכנים לזן ה-"דלתאמיקרון" שיהיה בעוד חצי שנה אולי, לא יודע. אבל אני יודע שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש כזה וכולי, זאת כדי לאפשר את המנגנון הזה של הכיתה הירוקה ואחר כך נגיד את כל הניואנסים על מנת לא לבלבל את הציבור.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון טל, בבקשה יש לך שתי דקות. לא, לא אני סיימתי, מספיק. אוקיי. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, שתי דקות. תודה רבה. אני כעסתי מאוד ביום שני על משרד החינוך ואני אגיד לכם את האמת, אני גם היום לא מבין את זה. אנחנו מדברים על המאקרו, על התוכנית הגדולה ואני ציפיתי שמשרד החינוך יגיע ויאמר את דברו בנושא של איך אנחנו בעצם מנהלים את צמצום המגעים. בסוף, יש מנהל בית ספר שצריך לנהל את צמצום המגיעם, נותנים לו את הסמכות,

הייתי רוצה לשמוע איזה כלים נותנים לו, הייתי רוצה לשמוע איזה מערך של עבודה המורים מקבלים על מנת למנוע את המצב שבו הילדים ילמדו בזום. כי בסוף כל החברים פה נאבקו ונאבקים על זה שהילדים יישארו ללמוד בבתי הספר וכדי שהם יישארו ללמוד בבית הספר בסוף יותר ויותר רשויות יהיו אדומות יותר ויותר כיתות יצטרכו לנהל צמצום מגעים. צריכה להיות תוכנית מגירה לאותם המנהלים שצריכים לעמוד מול המורים, לאותם המורים שצריכים לעמוד מול הילדים, מה הם עושים על מנת לצמצם מגעים? האם הם יוצאים החוצה ועושים פעילויות ספורטיביות, האם הם עושים פעילות חברה באולם בשטח גדול וכן הלאה ולזה צריך גם תקציב בסופו של דבר, כי זה יעלה כסף. צריכים ציוד, צריכים אמצעיים כאלו ואחרים. מורים ומבנים - - - אז רגע עופר, שנייה תן לי כי גם ככה אנחנו מסיימים עוד מעט. ועל זה כעסתי וגם היום, אני אצא מפה אחרי שאנחנו נצביע ואנחנו נלך לתוכנית החדשה כשאני באמת לא בטוח שלמנהלים יש את הכלים, את התקציבים ואת היכולת לנהל תוכנית של צמצום מגעים מבלי שהתלמידים יגיעו למצב של לימודים בזום. אז אני מבקש ממשרד החינוך, כמו בצבא, יש פה אנשי צבא? יש פה קצינים בדרגה גבוהה? תוכנית מגירה מה עושים כשיש חמסין? מה עושים כשיש גשם? מה עושים כשיש מצב של צמצום מגעים. תודה רבה. תודה רבה. אני רק רוצה לחזק את דברים של חבר הכנסת דוידסון. אנחנו מבינים שיש היום 800 כיתות שלומדות בזום. אמנם אלו חטיבות ביניים ובתי ספר תיכון והמתווה החדש אמור להגיע ביום ראשון, אבל אנחנו רואים את זה בחמורה, אמנם זה לעוד שלושה ימים ואנחנו גם ביקשנו ממשרד הבריאות שיביא לנו את הדברים עד ליום חמישי, לא רצינו שיישארו בלי מתווה עד יום ראשון, אבל לנו נאמר שעד ליום חמישי אתם תביאו לנו מתווה שלא ישאיר אותנו. כשאנחנו שומעים את המספרים האלה אנחנו כאן, כל חברי הוועדה נחרדים. כי אנחנו מבינים מה המשמעות של זה, הם בסוף מגיעים אלינו. חבר הכנסת מאיר פורוש בבקש, לרשותך גם שתי דקות. אני חושב שאני אעשה את זה אפילו יותר קצר. קודם כל אני מברך על מה שנעשה פה ואני מברך על זה שזה נעשה גם יחד עם משרד החינוך, לגבי משרד הבריאות אני לא יודע מה הייתה העמדה שלהם. אבל אני אומר לכם שכבר לפני יותר מחצי שנה היו גם קולות בתוך משרד החינוך ואני אומר גם את השר גלאנט, שסבר שהמדיניות הזו היא לא נכונה, שסוגרים ערים שלמות וכדומה. אני חושב שבשעתו, אני לא זוכר אם אלו היו הפורטוגזים או הרוסים שהתנגדו ורצו והמשיכו ללמוד. אני לא מדבר על החרדים, היו כאלה שהמשיכו ללמוד גם אז. עכשיו מה שמתברר זה שאחרי שכנראה משרד החינוך הבין שזה לא יעבוד מה שעבד אז, אז הוא ידע לפתוח את הקופסא השחורה ולתת תשובות יותר מספקות ויותר טובות לציבור ויותר טובות גם לילדים ולחינוך הילדים. אז אני מציע שלא נסתפק רק במה שיש לנו. אני מברך על כך ועל מה שהביאו לנו, לא להסתפק רק בזה, אלא שיביאו לנו עוד ועוד פתרונות. כמובן לא על חשבון בריאות הילדים או על חשבון שלום הציבור

אבל מסתבר שאפשר, כי את הדברים האלו לא הביאו לפה לפני שמונה חודשים.

תודה רבה לך על הדברים. חברת הכנסת אמילי מואטי, בבקשה.

קודם כל, תודה רבים על כך שאתם פה ועל המאמץ שלכם לייצר את המתווה הזה תוך זמן מאוד קצר. אני רוצה רק להגיד שהעתיד, כמו שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מה שקורה בשבוע הבא. אנחנו צריכים לחשוב הרבה קדימה והמצב ילך ויחמיר,

לפי כל מה שאנחנו קוראים, החומרים שאנחנו מקבלים וגם ממה שאנחנו רואים שקורה בעולם המצב ילך ויחמיר. אמנם הזן הזה הוא לא אלים מבחינה בריאותית, אבל הוא אלים מבחינת ההתפשטות שלו ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר. אני רוצה להוסיף על המתווה הזה את האפשרות שדיברתי עליה לפני כמה ימים, של בדיקות ל-לא מחוסנים, זה דבר ראשון.

חסר לי הנתון שאני רוצה לעדת וזה בכמה זמן מדובר? זאת אומרת המתווה שהוצג עכשיו, יש לו סוף או שזה עד שנצטרך- - - ? ביום ה-9 לינואר, כלומר שבוע אחד ואז יביאו לנו נתונים ממשרד הבריאות על מסוכנות הנגיף ואז נדע לאזן.

האם אנחנו חוזרים למתווה שהיה בעצם לפני כן אנחנו דרשנו כיתה ירוקה. וכמובן התפקיד שלנו זה גם לעשות כל מאמץ שמי שיושב בבית יוכל לקבל את התנאים הכי טובים בשביל ללמוד. הבידוד של התלמידים בבית לא יכול להיות במקום יום לימודים, הם צריכים לשבת בבית וללמוד. דבר נוסף הוא שאני מאחלת לכולנו בהצלחה, מה אני אגיד לכם? זה ממש הולך להיות הרבה יותר מסובך ממה שזה נראה.

תודה רבה על הדברים, חבר הכנסת יוסי שיין, בבקשה.

העובדה שחזרתם עם תקנות חדשות היא מבורכת, אבל היא מראה לנו שאתם לא יודעים מה קורה. אני קראתי את זה היטב, אתם לא יודעים מה קורה ובאמת לא יודעים מה קורה וזה בסדר. לא לדעת זה לא אומר שיש כשל, זה אומר שיש לנו היעדר מידע בתוך המסגרת הזאת. העובדה שאנחנו יכולים לשנות באופן כל כך מהיר את הסעיפים של כיתות א' עד ה' ואז אומרים שזה ה' עד ו' וכן הלאה, זה מראה לנו שאנחנו מהר מאוד עוברים למתווים חדשים בהיעדר מידע, מה שאמרנו בפעם הקודמת. היעדר המידע הוא האלמנט הכי קריטי בתוך הדבר הזה, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו ואני מסכים פה עם ראש הממשלה, שאומר שזה מתפשט מהר מאוד הדבר הזה. יש פה התפשטות גדולה, זאת אומרת ההתפשטות היא מהירה, האפקט של ההתפשטות הוא לא ברור מה הוא וכלן מדינות שונות ושמענו מקודם את הד"ר אפללו מדברת על הבידוד, מדינות שונות לרבות ארצות הברית צמצמו את הבידוד לחמישה ימים, הורידו את הבידוד בכל הרמות. יש צמצום בידוד כמעט בכל המדינות בעולם וצריך לזכור את זה. מדינת ישראל צריכה לדעתי ואני אומר פה לוועדה שלנו, החלטה אסטרטגית ואני מסכים איתך סימון, החלטה אסטרטגית שמה שלא יהיה במצב הנוכחי אין מקום לסגירה. אין לנו עובדות המעידות על סגירה, פשוט אין לנו דבר כזה.

אנחנו חייבים להסתכל על מספר החולים המאומתים ומספר החולים רחמנה ליצלן, הקשים ולקבל כל הזמן את הנתונים ולראות לאן הווריאנט הזה הולך ואז נשארו לנו שני אלמנטים שדיבר עליהם חברי חבר הכנסת טור פז עוד קודם.

זה אלמנט הבדיקות שאנחנו חייבים ללכת ולתת את התו הירוק עם תוצאות בדיקת ה-pcr והאנטיגנים ופשוט לתת להם חיזוק. אני חושב שצריך לקרב את הדבר הזה יותר לבתי הספר, שזה יהיה ממש חלק מתוך הרגולציה, שאנחנו עושים בדיקות וזאת תוך כדי אימוץ גישה שלא השתנה כלום בתוך המערכת.

כפי שאת אמרת גברתי היושבת ראש, יושבים בבית כאחוז מתלמידי בתי הספר בישראל, זה מה ששמעתי הבוקר. אחוז אחד זה הרבה, זה גדול. אחד חלקי מאה זה המון במערכת החינוך הישראלית. הם יושבים בבית, והדבר הזה יש איתו סכנה שילך ויתפשט, עכשיו אנחנו לא רוצים חלילה לסכן את ילדי בית הספר, אנחנו לא רוצים חלילה להכניס אותם למתווים, אבל אנחנו גם לא רוצים חלילה להכניס את המערכת לסרבול יתר. תחושת הציבור היא שיש לנו סרבול יתר, המסמך שניתן כאן איננו הופך את המצב ליותר קל, הוא משאיר את הסרבול רק במילים אחרות ואני מבין גם את הקושי לנסח מסמך כזה ואני לא בא, אני לא מגנה.

הוא מבין ולכן אני אומר שהמסר שצריך לצאת מאיתנו הוא כפול. אני לא הייתי נותן אישור עד ה-9 בינואר 2022, או עד מתי שהיה שבוע הבא. אני חושב שזה הרבה זמן, אנחנו רואים בתוך יום איך שינו את המדיניות ושינו אותה בגלל מה שאמרנו ולא בגלל שמגיע לנו רק את הקרדיט ומגיע לנו את הקרדיט, אבל בהחלט אני אומר שזה בגלל באמת ההתנהלות בעולם וההתנהלות הזו ואנחנו רואים את כל העיתונים, אני מסתכל על זה כל בוקר. כל העולם השתנה בדבר הזה. חלק הולכים ככה,

חלק לא יודעים והולכים באמת בדחילו ורחימו מסתכלים על הדבר הזה ולכן המדיניות שלנו צריכה להיות שמהר מאוד נקבל נתונים נוספים, להתעדכן לא על בסיס של שבוע שום מתווה לא נאמץ לשבוע אני אומר לך גברתי יושבת הראש. אי אפשר לאמץ מתווים לשבוע או לעשרה ימים, צריך לראות מה קורה. ייתכן חלילה שבאמת אנחנו נראה שההדבקה הופכת להיות יותר קשה, לזה אין לנו את התוצאות עדיין ואז אנחנו נצטרך לקחת את הדברים למדיניות אקוטית, ניקח אותה. אבל במידה ולא, אין שום סיבה לקחת מדיניות כרגע, עד ה-9 בינואר, שזה תאריך רחוק.

זה המון זמן שבוע במערכת החינוך, לסגור אותה,

הילדים בישראל לומדים 30 ומשהו שבועות בשנה. העולם הנוצרי, נקרא לו ככה, העולם האחר נמצא כברגע בחופשה, צריך לזכור את זה. כל העולמות מהם אנחנו מקבלים דיווחים נמצאים כרגע בחופשת הקריסמס והשנה החדשה וזו חופשה ולכן הם פחות יודעים מה קורה. הילדים לא לומדים בבתי הספר שם, אין לנו נתונים לגבי ילדים שלומדים בבתי הספר בעולם הזה ותסתכלו על זה,

הם כולם משוחררים מבתי הספר. חלקם חוזרים ב-4 בינואר, חלקם ראיתי שחוזרים ב-7 בינואר, כל מיני מקומות אבל אין לנו עוד נתון. אני הייתי מבקש מגברתי לקבל נתונים מהר מאוד, לקראת סוף השבוע הזה הקרוב כבר, אפשר לקבל גם ביום ראשון לבקש נתונים. אנחנו לא באים חלילה להכביד על העושים במלאכה ולכן זה חשוב כמעט על בסיס יומי להיות מעודכנים כאן, אפשר אפילו לאמץ גישה טלפונית בין חברי הוועדה, או כל דבר כזה. אבל לא הייתי נכנס, המתווה שנשאר כאן הוא משנה במעט, הוא מנסה לעשות עבודה לאור ההערות שלנו, אבל הוא משנה במעט את המגמה בגלל החשש ואני רוצה לבוא, זה משפט אחרון אם תרשי לי. אני אמרתי את זה גם אתמול בדיון,

אני כבר שכחתי מתי היינו פה, אני חושב אתמול או שלשום.

יום שני, כן. אני בלי שינה ואני כבר לא זוכר איפה אני נמצא. אני אומר, בתוך המסגרת הזאת אנחנו התחלנו מתחילת הדרך ואני תמיד צריך להזכיר את זה, יש פה איזו שהיא המשכיות במדיניות, מתחילת הדרך אימצנו גישה שפותחת את בתי הספר ומשאירה את הילדים ללמוד בבתי הספר והגישה הזאת צריכה להמשיך כי היא גישה שהסתברה כנכונה.

אימצנו גם גישה שהיא גישה מידתית, אנחנו מסתכלים על הנתונים ולא ממהרים ולא מתלהמים גם כאן אני הייתי ממשיך עם זה. המתווה כרגע, יש פה לקונות, הלקונה שהיא דיברה עליה ד"ר אפללו היא לקונה רצינית. אתה לא יכול לפזר כיתות שלמות, כפי שאתה הזכרת על שניים או שלושה תלמידים. בהחלט אם הדבר הזה הוא כפי שזה נראה אז יכול להיות שאנחנו צריכים ללכת לשמה ואני אומרת לכם, בואו נתכנס שוב או נקבל אינפורמציה שוב, על פי בקשתך ביום ראשון, נראה מה קורה ואז אולי יהיו לנו אינפורמציות נוספות, או יום שני ואז נחליט. אני לא הייתי מאשר כרגע עד ה-9 בחודש, אלא הייתי מבקש.

לא, זה לא עשרה ימים. לא, שנייה. קודם כל, חבר הכנסת שיין, אני אמרתי כבר ככה בפתח הדיון, יום ראשון אנחנו מתכנסים כאן על מנת לקבוע את עניין המתווה לחטיבות הביניים ולתיכונים.

שגם הוא משתנה ואז אנחנו קובעים אותו. עכשיו אנחנו נותנים כרגע לעניין בתי הספר היסודיים באותו מתווה צמצום מגעים לשבוע, עד שאנחנו מקבלים נתונים ועל מנת שנבין האם אנחנו חוזרים למתווה הקודם או משאירים אותו על קנו,

המתווה של צמצום מגעים אך ורק בחובה בכיתות ה'-ו', אך ורק ברשויות אדומות ורק בבתי ספר שבהם התגלו חולים מאומתים. עכשיו הצמצום מגעים, אמרת - - - מה שאתה מאשר לשבוע? אני אומר הצמצום מגעים, זה נובע מתלמיד אחד או נובע משניים או נובע משלושה?

תלמיד אחד בבית ספר. תלמיד אחד מאומת בבית ספר.

לא שבא במגע עם חולה, אלא תלמיד מאומת שהוא חולה בקורונה. לא חולה, הוא מאומת. זה לא אותו הדבר. ברגע שהוא מאומת לקורונה. הוא לא חולה, הוא צודק. בסדר אבל הוא מדבק.

ברגע שהוא מאומת קורונה הוא עלול להדביק את סביבתו ומפה החשש, אוקיי? אז זאת אומרת, שנייה. זה העניין ופה אנחנו מאשרים את זה לשבוע כדי שיבואו אלינו עם מתווה בעוד כשבוע עם נתונים עדכניים על במצב הבריאותי של הילדים במדינת ישראל כדי שלא ניקח על אחריותנו פתאום אשפוז של 100 ילדים בבתי חולים עם מכונות ecmo, שזה אחד לדעתי, יהיה אחד המראות הכי קשים ביותר שראינו. לראות ילד שנכנס לו לתוך הווריד איזה צינור של מכונה.

לראות ילד שהוא אובדני בגלל שהוא לא מגיע לבית הספר זה לא פחות חמור. ובגלל זה דאגנו שהמערכת תישאר פתוחה. אבל אנחנו עדיין צריכים לדאוג לצמצום המגעים במקרה של מאומתים.

אני הצעתי כמה פעמים - - - לא, אבל אתה יודע אובדנות היא תוצאה של תהליך מאוד מאוד ארוך. אז אולי אנחנו צריכים לטפל בתהליך ולא רק להטיח בעצמינו את התוצאה. ולכן זה הסיבות. תודה רבה חבר הכנסת כסיף , תודה רבה לך חבר הכנסת יוסי שיין. אני רוצה לתת את זכות הדיבור למרום שיף, יושב ראש הנהגת הורים שנמצא איתנו בזום. בוקר טוב לחברי הוועדה. בוקר אור, בבקשה. בתחילת דבריי אני רוצה להגיד תודה למספר חברי כנסת שקראו את התקנות וראו אותן כמו שהן באמת וגם לאריה מור ממשרד החינוך, שהעביר את הדברים בצורה הכי ברורה ושם את הגישה הנכונה של איך צריכים להסתכל על הדברים שצריכים לרדת לרמת בית הספר ולרמת השכבה ולא להסתכל על עיר ותודה באמת על כל הדברים החשובים שאמרו פה גם יוסי שיין וגם עופר כסיף, שאמרו פה דברים מאוד מאוד חשובים, שאני חושב שכולנו צריכים לקחת אותם לתשומת ליבנו. נתחיל בדברים, היום יש 800 כיתות שנמצאות בזום, זה לא מדאיג זה נורא. שבוע הבא, כשכמות הערים האדומות הולכת לגדול, כמות הכיתות האדומות הולכת לגדול בצורה ניכרת והזום הזה יגדל, הזום הזה צריך לצאת בכלל מהמשחק. עכשיו, לפני שאני אומר את הדברים הלא טובים במתווה שהוגש כאן היום, נתחיל דווקא בדברים הטובים. הירידה לרמת הבית ספר היא חשובה וטוב היה אם היו יורדים לרמת השכבה. זו אמירה נכונה וזה טוב שעשו את הדבר הזה. אבל סלחו לי חברי הכנסת, אתם בקשתם בקשה קטנה ממשרד הבריאות, תכניסו בדיקות בעקבות הבקשה שלנו לתוך המתווה. אני אומר, בסוף התקנות בסעיף קטן 8/ג', שאומר שכל מה שרשום שם בצמצום המגעים/לא מצמום מגעים והכל, הכל מתבטל אם יש תו ירוק בכיתה ל-70% מהילדים. לצערי, תו ירוק בבתי ספר אינו כולל בדיקות ויש לזה משמעות עצומה. זה אומר ש-400 בתי הספר במדינת ישראל שעושים היום מגן חינוך לא כדאי להם לעשות יותר מגן חינוך, כדאי להם להפסיק. כי הם לא רוצים להגיע לחולה הבודד הראשון שיתחיל לעשות בלגן בתוך בית הספר. האם אנחנו לא רוצים לעשות ניתור של תחלואה בבתי ספר למען הבריאות של הילדים? זה לא הדבר החשוב ביותר? אז איך אנחנו אומרים לאנשים עכשיו, איזה מסר אנחנו מעבירים היום? אם אתם תמשיכו במגן חינוך, יתגלה חולה מאומת ראשון, לא חולה ילד מאומת ראשון, אנחנו מתחילים לעשות בלגן בתוך בית הספר. עכשיו בואו נדבר על מה שקורה בתוך בית הספר. התקנה שמה למעשה את כיתות ה'-ו' שוב פעם, אחרי ששנתיים קודמות אמרנו וכל הזמן הם היו בבית בואו לא נשכח את זה בעניין ילדי כיתות ו'. אלו ילדים שבשנתיים האחרונות הם היו בכיתה ה', הם הכי פחות למדו במערכת החינוך. הם, רק אפילו באמירה, למה להזכיר אותם? מה כיתות ה'-ו' פחות חשובות מכיתה ג'? מכיתה ז'? רק בגלל שאנחנו ההורים כאילו חוקית יכולים להשאיר אותם בבית זה בסדר? חבר'ה כיתה ה'-ו' לא פחות חשובה, בואו נדלג אולי, נקצר את הבית ספר? שהילדים יסיימו אותו יותר מהר אם זה לא חשוב לנו. אי אפשר לדלג על כאלה דברים ואז בואו נבין את המשמעות של מה שאומרים "ילד אחד", רוב בתי הספר במדינת ישראל מונים 400-600 ילדים במוסד חינוכי. מה זה ילד אחד?? במוסד קטן, לא גדול. רבע אחוז, בבית ספר גדול זה עשירית אחוז. אתם מדמיינים שעכשיו יש לנו ילד חולה בשכבה ב', במקום לטפל בשכבה ב' לא! אנחנו הולכים לה'-ו'.

מי יכול להסביר לי את ההיגיון האפידמיולוגי של הדבר הזה? עזבו את ההיגיון הרגשי נפשי והנזק שעושים לילדים, זה כבר הבנו שזה לא מעניין. אבל באמת, למה? המשמעות של מה שאתם עושים כשאתם מאשרים את הסעיף הזה אפילו באמירה, ישר ילכו לשכבה ה'-ו'. עכשיו מריכים ללכת ולהוציא תקנות חדשות במשרד החינוך עם הוראות למנהלות בתי הספר, שרק מפקחת תאשר את הכניסה לזום,

לחברי הכנסת לא ניתנות חמש דקות. תודה רבה מר שיף, משפט סיכום בבקשה. זמנך תם עוד מלפני כן ואני הוספתי לך עוד כפול ממשך הזמן. אני מבקשת משפט סיכום. אני רוצה רק שתדעו, התקנות האלה הן שיפור מה, הן צעד קטן לדרך הנכונה. תאכלס לא הוסיפו פה כיתות, פגעו בכיתות ה'-ו' שלא היו צריכים לפגוע בהן בסוף ולא מטפלים אפידמיולוגיות בבית הספר. אלה תקנות שלא צריכים לאשר אותן, אלו תקנות שצריכים לצמצם אותן וביום ראשון צריכים להתכנס יחד עם חטיבות הביניים והתיכונים ועם שינוי התו הירוק בבתי הספר ולשנות את הקובץ. תודה רבה לך מרום שיף, יושב ראש הנהגת ההורים. תודה על הדברים. ככה, אני מבקשת לסכם את הדברים. אני אומר כך, מה שאנחנו דנים נכון להיום הוא למעשה המתווה של בתי הספר היסודיים שאותו ביקשנו לתקן למתווה שישאיר את כיתות הלימודים פתוחות ולא יעביר אותו ללימודים בזום. המתווה הזה שהביאו לשולחן הוועדה הוא לא המתווה הטוב ביותר. אנחנו מבינים שהיה ניתן לעשות בו שיפורים, אבל הוא מתווה שסוף סוף מתחיל להסתכל בצורה פרטנית על בתי ספר ולא עיר שלמה כמקשה אחת, הוא מתווה שלא מעניש בעצם הורים שפעלו על פי ההנחיות, אלא יודע לבוא ולפעול נקודתית לעניין הזה. בבתי הספר היסודיים אנחנו לא ניתן לעבור ללימודים בזום. ככל שניתן וככל שלא יהיו התפרצויות וככל שנראה שאותם ילדים מאושפזים, אנחנו נשמור על הבריאות הנפשית שלהם, אנחנו נשמור להם על מסגרת פתוחה שתוכל לחנך אותם וללמד אותם בלי קשיים. כי זה מה שעומד לנגד עינינו. את המתווה הזה אנחנו למעשה מאשרים לשבוע הקרוב עד שמשרד הבריאות יביא לנו נתונים על מסוכנות נגיף האומיקרון וברגע שנקבל אותם הוועדה תיקח לשיקול דעתה, אחרי גם נתונים ממשרד הבריאות של האם הייתה כיתה בבתי הספר היסודיים שכן עברה ללמוד בצורה מקוונת ואני אומרת לכם שיהיה לזה משקל אדיר אם נשמע שהיו כיתות ביסודי שלא יכלו לפעול לפי צמצום מגעים, אלא מנהל בית הספר וראש הרשות העביר אותם ללימודים בזום בגלל צמצום המגעים זה שיקול שיגיע לשולחן הוועדה בשבוע הבא, כלומר אני מקווה שיביאו את זה ביום חמישי ולא ביום ראשון אחרי שהם בעצם כבר פגות תוקף על מנת שתהיה לנו מודעות למה שהולך להיות. הוועדה מבקשת, או יותר נכון דורשת ממשרד הבריאות להביא מתווה שימשיך את הכיתה הירוקה, משום שאנחנו רואים שהכיתה הירוקה היא הדבר האפקטיבי ביותר גם בזיהוי נדבקים וגם ביכולת לשמירה על לימודים פרונטליים ולכן אני אומרת לכם, אנחנו פה אחידים בעניין של הכיתה הירוקה. תשאירו לנו את המתווה הזה. אם לא תשאירו לנו את מתווה הכיתה הירוקה יהיו בינינו בעיות, יהיו בינינו אי הסכמות. יותר מכך, הוועדה דורשת לקדם את מתווה הכיתה הירוקה גם לחטיבות הביניים ולבתי הספר התיכוניים. אם זה עובד בבתי הספר התיכוניים אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם בחטיבות ובתיכונים וזה גם יאפשר שגרה של לימודים. לעניין כיתה ירוקה, לא כיתה ירוקה, אלא בעצם המשך שגרת לימודים ב-70% מחוסנים או מחלימים. הדרישה של הוועדה הייתה להוסיף בדיקות pcr או אנטיגן, אני שמחה לשמוע שמשרד הבריאות קיבל את העניין הזה ושהם דנים בעניין הזה עכשיו. אנחנו מבקשים להביא את זה כבר במתווה של החטיבות והתיכונים שאמור להגיע לפתחנו, אתם אמרתם לנו ביום חמישי, אנחנו רוצים להביא את זה לכאן לדיון, את מתווה חטיבות הביניים והתיכונים כבר ביום חמישי. אל תשאירו לנו את זה ליום ראשון, אני אומרת לכם כבר עכשיו, כי אנחנו לא רוצים לאשר או לא לאשר את זה בדיעבד, ככל שאתם לא תביאו לנו את זה מספיק מוקדם על מנת שנדון בזה לפני שזה נכנס לתוקף אתם תיצרו בלבול בקרב הציבור. משום שככל שאתם נותנים לוועדה זמן של מינימום, אבל מינימום 48 שעות לדון במתווה לפני שהוא נכנס לתוקף ככה ההנחיות הרבה יותר ברורות לציבור וככה הציבור מאמין גם באותן הנחיות שניתנות לו. משום שהן עברו את תהליך הפיקוח והבקרה והאיזונים והדיון הציבורי שמתקיים כאן בוועדת החינוך ולכן, כפי שאמרתם, אני מבקשת ואני יודעת שזה פוקע ביום ראשון הקרוב, תביאו את התקנות כבר ביום חמישי לשולחן הוועדה. אני אומר יותר מזה, הנתון הזה שאנחנו שומעים עכשיו, של חטיבות ביניים ותיכונים, ש-800 כיתות לומדות בזום הוא בלתי מתקבל על הדעת. לא בפני אף חבר וועדה כאן.

ולכן אנחנו מבקשים לדון באותו מתווה של חטיבות ביניים ותיכונים כמה שיותר מהר, על מנת לדאוג ולוודא שכולם חוזרים לשגרה. הם כבר מספר ימים לומדים מהבית. יש לנו דד ליין לדבר הזה, או שזה רק לא מתקבל על הדעת.

כשאנחנו אומרים "לא מתקבל על הדעת", האם זה ימשיך להתקבל על דעת הוועדה בשבוע הבא? יש לנו דיון ביום חמישי ואנחנו יכולים להצביע נגד. זאת אומרת ביום חמישי אנחנו יכולים. ביום חמישי הקרוב הם יכולים להביא לנו את אותן תקנות, אנחנו בשיקול דעתנו יכולים לאשר או לא לאשר. אוקיי, בסדר גמור. הם טענו שלא יהיה מספר כזה של כיתות שעוברות ללמוד בזום. זאת אומרת מחר בבוקר. נתנו להם שבוע להכין מתווה חדש, הרי ביום שני אנחנו הצבענו על ההארכה על מנת שיביאו לנו את התיקונים. משום שאמרנו להם שאנחנו לא מסכימים למתווה הנוכחי, חברי הוועדה התריעו והזהירו שחטיבות הביניים והתיכונים יעברו ללמידה בזום, מדובר כרגע על שתי רשויות אדומות, אנחנו שומעים שבמתווה, בשבוע הבא הולכים להיכנס לפחות מתוך 24 עוד עשר רשויות. עשר כן. עוד עשר רשויות יהיו רשויות אדומות. מדובר פה על יותר משילוש של מספר הכיתות שהתחילו ללמוד בזום. בגלל זה אני דורשת שזה יגיע עוד ביום חמישי. אנחנו נקיים בעצם דיון, אחרת ביום ראשון הקרוב זה פג תוקף. אנחנו יכולים להתכנס פה ביום ראשון ולהגיד שאנחנו לא מאשרים, כלומר ביום ראשון מתחיל יום הלימודים החדש. 1 בספטמבר תגידי לו. לא, לא. יום ראשון הקרוב, שיהיה ברור, ביום ראשון הקרוב נגמר המתווה של התיכונים וחטיבות הביניים משום שזה הזמן ברשויות הכתומות והאדומות.

רק בכתומות. אה נכון, האדומות כבר אושר לפני כן. הכתומות פג תוקף בחצות היום של יום ראשון הקרוב. ואנחנו נתנו להם את הזמן הזה רק כדי לגבש את המתווה. עכשיו הם טענו שעד יום חמישי הם יוכלו להביא, הם דרשו את ההארכה עד ליום ראשון על מנת להכניס את זה לתוקף עד יום ראשון ועד שנדון בעצם בעניינים ולכן אני מבקשת מהם שיביאו את זה כבר מחר, ביום חמישי על מנת שלא נצטרך להגיע ליום ראשון ולאשר או לבטל בדיעבד ואז הילדים עוד הפעם נמצאים במצב של "רגע,

רגע, כמה ילדים חולים יש לנו שם? 36,000 מאומתים. לא, 36,000 זה מאומתים, לא 36,000 בבתי חולים. 36,000 ילדים שהם נשאים של נגיף הקורונה. מאומתים יוסי, לא חולים. לא כמה מאומתים, כמה ילדים בבידוד? אה בבידוד סליחה.

36,000 ילדים בבידוד. 5,200 תלמידים כרגע מאומתים לאומיקרון.

לא באומיקרון, בקורונה.

שאלה בנושא הזה? לא, אני מסכמת את הדברים. אפשר להדביק להם את המילה אומיקרון, אבל זה. רק שאלה למידע. לא, די עופה. אנחנו כבר גולשים וכבר חרגנו מהזמן.

כי השאלה של יוסי היא סופר חשובה אבל יש פילוח. אבל אנחנו, אני נתתי לו את הנתון. הוא שאלה ואני עניתי. כמה מהם כיתות ה'-ו' למשל בישובים אדומים? תודה. לכן אני מבקשת מכם להביא לנו את זה כבר מחר על מנת שלא נייצר בלבול בקרב הציבור. כי אני אומרת לכם, אם לא תביאו לנו מתווה טוב אתם רואים את הלך הרוח בקרב חברי הוועדה, זה לא יאושר ואתם תצרו רק בלבול אצל אותם. יום חמישי כלומר

לא יום חמישי שלפני ה-9 בינואר.

מחר, מחר. מחר אמור להיכנס בעצם, אמורים ליידע את הציבור איזה רשויות חדשות הן אדומות וכתומות וביום ראשון אמור לחול מתווה חדש. המתווה הקיים כבר לא יחול. אנחנו ניתן להם פשוט זמן.

השאלה אם נאשר את זה בדיעבד או נבטל את זה בדיעבד ואם נתקן את זה בדיעבד או קדימה ולכן, העדיפות היא שהציבור ידע ביום ראשון הוא יהיה כבר מוכן. אני חושב שבעקבות הוראות או בעקבות הודעות וניתוחים של אנשי רפואה, אני עוקב אחרי מה שאומרים. יש כרגע, לפי מה שאני מבין מספר קטן מאוד של ילדים חולים. עשרה או משה כזה.

אנחנו נדון בזה מחר יוסי, אני חייבת לנעול את הוועדה.

רק מה שאני ביקשתי, הנושא של תוכנית ומה הולכים לעשות. אני מנסה לסכם, רגע. ככה, דבר נוסף קודם כל אני מבקש ממשרד החינוך להכין, אנחנו נקיים דיון ואני מקווה כבר בשבוע הבא לקיים דיון פנימי לעניין לימודים היברידיים נאותים. איך מערכת החינוך מתמודדת עם מצבים כאלו, תוכנית ערוכה, להיות ערוכים ומסודרים. הדבר הזה ילווה אותנו לאורך שנים כרגע, אז אני מבקשת ממשרד החינוך לשבת. יש את מיטב המוחות במשרד הזה, תביאו לנו תוכנית היברידית, תביאו לנו תוכניות שישלבו את התלמידים, פרוטוקול מסודר - מורה שמלמד בצורה מכוונת כיתה שנמצאת בבידוד. האם הוא מתקשר לכל ילד? האם ילדים הנמצאים במצוקה הוא דואג ללכת ולטפל עם שירותי הרווחה? האם ניתן מענה פסיכולוגי? יש כל כך הרבה דברים שהם צריכים לדעת, ממש צ'ק ליסט של המורים. כאשר לומדים בבידוד ולומדים בצורה מכוונת אתם חייבים להביא את זה אלינו. אז אני מבקשת שממש, תוך שבועיים גג אתם מביאים לנו תוכנית היברידית מכוונת ומנוהלת היטב, עם הנחיות למורים איך הדבר הזה צריך לעבוד, כדי שכל מורה ומורה ידע לטפל בזה בצורה מיטבית. הדבר האחרון הוא בעצם שאנחנו מבקשים לבחון לעניין צמצום הבידוד וכפי שנעשה במקומות אחרים בעולם, לבחון גם את העניין הזה ואנחנו נדון בכך ולאחר הדברים האלו אני מבקשת להעלות להצבעה.

הנושא של התוכנית, איך מלמדים בצמצום מגעים? מה עושים בבית הספר? מה הכלים של המנהל כדי שבאמת תהיה תוכנית אמיתית או תוכנית מגירה של איך מלמדים בצמצום מגעים, אחרת הם ישלחו אותם לזום. אז במידה והמתווה של התיכונים ושל חטיבות הביניים כמובן, אבל גם בתי הספר היסודיים שאתם מביאים אלינו אז אני מבקשת גם לעניין זה תוכנית מסודרת של כיצד מבצעים את זה, איך עושים את זה, מה התקציבים ואיך אתם מתגברים שעות או מתגברים שעות מורים על מנת שיסייעו בצמצום הזה. אפשר להוסיף רק בקשה למשרד הבריאות?

אני חייבת לנעול ולכן אני מעלה את אותה ההצעה להצבעה. שרן אולי רק תגידי בדיוק על מה אנחנו מצביעים.

מה שאנחנו מצביעים עליו היום הוא למעשה אישור מתווה בתי הספר היסודיים לשבוע הקרוב, עד ה-9 בינואר לצמצום מגעים ברשויות אדומות בלבד ובבתי ספר שבהם היה מאומת לקורונה בלבד ושבהם כיתות ה'-ו' נדרשות לצמצום המגעים על מנת לשמור על הילדים. גם א' עד ד' ככל הניתן. גם כיתות א' עד ד' ככל הניתן. ומתי אנחנו מקבלים תשובות? כי ה-9 בינואר זה בעוד שבוע.

מחר אנחנו, אני מקווה נתכנס שוב בעניין המתווה של חטיבות הביניים והתיכונים. כי אנחנו לא יכולים להמשיך עם 800 כיתות בצורה מכוונת. אז אנחנו נמשיך לדון מחר.

אז שזה יהיה אני מציע שרן, שזה גם יהיה בהחלטה. אי אפשר. זה אין, אי אפשר. אוקיי. חבר'ה אנחנו מאשרים גם את הפחתת הקנסות שהוועדה דרשה להתאים לקנסות בקרב הציבור, קנסות כפולים ממה שקיים בציבור. גם זה התקבל. בבקשה תמי, נא להקריא. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, הגבלת פעילות תיקון מספר עשר. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4/10/23/24/25 לחוק הסמכויות המיוחדות ובהתקיים דחיפות, כאמור בסעיף 4/ד'/3 לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 8/א'/1 בתקנות סמכויות מיוחדות. הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך. בתקנה 8/א'/1: בתקנת משנה א' במקום א'-ו' יבוא "..ה'-ו'.. " אחרי תקנה 7 יבוא "..ושהתגלה בו תלמיד שקיבל תוצאה חיובית בבדיקה". אחרי תקנת משנה א' יבוא "..א/1. לימודים של כיתות א'-ד' בבית ספר שניתן בו חינוך יסודי הנמצא ברשות מקומית המדורגת בצבע אדום לפי תקנה 7 ואשר התגלה בו תלמיד שקיבל תוצאה חיובית בבדיקה, יתקיימו ככל הניתן באחת או יותר מהחלופות הקבועות בתקנת משנה א'/1-4, לפי בחירת מנהל המוסד. בתקנת משנה ב' במקום אחרי הלימודים, יבוא "..לפי תקנת משנה א' או א/1.." בתקנת משנה ג', במקום תקנת משנה א' לא תחול,

תקנות משנה א' ו-א'/1 לא יחולו.." בתוספת השנייה לתקנות העיקריות בפרט 1 בטור ב' במקום 5,000 ₪ יבוא 2,500 ₪ בפרט 1/א' בטור ב' במקום 5,000 ₪ יבוא 2,500 ₪ בפרט 2 בטור ב' במקום 3,000 ₪ יבוא 1,000 ₪ תיקון תקנה 12 זה התוקף: בתקנה 12 לתקנות העיקריות האמור בה יסומן א' ובו אחרי תקנות אלה יבוא "למעט תקנה 8/א'/1" תוקפה של תקנה 8/א'/1 עד יום ז' בשבט התשפ"ב, 9 בינואר 2022. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשפ"ב, 29 בדצמבר 2021. תודה רבה לך היועצת המשפטית. מי שבעד להרים את היד. מי נגד? הצבעה אושר אני מחליטה שההצעה עברה ברוב קולות. תודה רבה לכולם, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:28.